בוקר טוב. היום ה-28 ביוני 2022 למניינם, כ"ט בסיון התשפ"ב. הנושא הוא הצעות החוק של ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מחלה נדירה) התשפ"ב-2021 של חברי הכנסת סמי אבו שחאדה, שירלי